שלום, אני פותח את הישיבה. אנו עוברים לדיון על שינויים בתקציב לשנת 2023. פנייה 01001 01001, נשיא המדינה ולשכתו. ההודעה בנושא שימוש בעודפי תקציב לשנת 23' נועדה להעברת סכום של 4 מיליון ו-544,000 ₪, בסעיף 01 נשיא המדינה, מעודפי התקציב של שנת 2022. למעשה בסעיף של נשיא המדינה יש התקשרויות שהן לשנה מלאה, ונעשות במהלך 2022. אבל חלק מהיקף התקציב שנועד לממן את ההתקשרות מתבצע ב-23'. יש פה אבטחת בית הנשיא וטיסות לחו"ל של הנשיא. מה היעד עכשיו? מאיפה מממנים את זה? פה מדובר בתקציב 22' שממנו יש עודפים שנועדו לממן התקשרויות משנת 2022, שחלקן עדיין מבוצעות עכשיו, למשל טיסות או אבטחה וכו', כשהתשלום לא מתבצע ב-22' אלא בגין 22' או בגין התחייבות שנוצרה ב-22' ולכן זה הסכום שאנו מבקשים להעביר. יש פה מישהו מבית הנשיא? בבקשה. שלום, אני תקציבן בית הנשיא. העודפים שנצברו בשנת 22' הם בגין התקשרויות חוצות שנה. יש לנו הסכמים שנחתים במהלך השנה ולא בתחילתה. סיבה שנייה לעודפים שנוצרו זה פער בין מועד הקמת ההזמנה במערכת למועד הגשת החשבונית לתשלום. זה כמו כל שנה. העודפים של 22' הסתכמו ב-6 מיליון ₪. היום הועדה דנה בסכום פחות מזה. העודפים של 22' בבית הנשיא גם בעקבות הערות של חברי ועדת הכספים בגין שנים קודמות היו 6 מיליון ₪ שזה הסכום הכי נמוך של העודפים שהיו מזה שנים בבית הנשיא. תודה. שאלות. יצאתי מעט מבולבל מההסבר.

האם מדובר על חשבוניות שהוגשו באיחור או על שירות שנצרך ב-23', והוזמן ל-22'? העודפים של 22' הם על שירות שהוקם ב-22', אבל ההזמנה לא נוצלה במלואה ב-22'. למשל, אני מקים הזמנה לריהוט מסוים, לכיסא. אני בתוך ההזמנה- - - הייתי בטוח שמדובר בהוצאות בגין נסיעות ואבטחה. טיסות ואבטחה. בית הנשיא התקציב שלו מורכב משתי תקנות עיקריות טיסות הנשיא והוצאות תפעול. הוצאות תפעול זה הסכום הכי גדול בתקציב בית הנשיא. השנה היה לנו מזל שטיסות הנשיא שאתה מדבר על הסעיף הזה, לא צבר עודפים דווקא ב-22'. בדרך כלל בשנים עברו התקנה של טיסות הנשיא צברה עודפים, כי הטיסות מורכבות משלושה רבדים אבטחת הנשיא, הוצאות אש"ל וכרטיסי טיסה. בדרך כלל כרטיסי טיסה משולמים במעמד הקמת ההזמנה. הפער בגין תקנת טיסות הנשיא נוצר בגין סעיף אבטחה. תמיד יש פער בין מועד הקמת ההזמנה למועד החשבונית. עשית לי סדר ואני עדיין מבקש עוד הבהרה - הוצאות אבטחה זה בגין אותה נסיעה. הנסיעה מתייחסת לאותה שנה קלנדרית שבה תוקצבה בשנת המס. לומר לי שזה בדיעבד ב-23' אני מנסה להבין את האנומליה.

יש נסיעה באוקטובר בפולין, אבל החשבונית מגיעה באיחור. אנו קוראים לזה הפרשי עיתוי אצלנו בתקציב. לא משהו מעבר לזה.

לגבי ריהוט מבין מה שאתה אומר. ביצעת בספטמבר, הגיע בפועל בינואר, שילמת בינואר. אני בהזדמנות גם זה שמאשר את ההזמנות במערכת בפיקוח התקציבי. יש עוד שאלות? מי בעד אישור העודפים של נשיא המדינה? 01001?

מי נמנע? הצבעה ההעברה אושרה. פנייה 08001 08001, משרד המשפטים. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת 22' ל-23' בסך של 575 מיליון ₪ ו-912,000 שקלים בהתאם לפירוט. מדובר במשרד מטה אז יש פה, כפי שהיה דיבור לפני כן יש פה המון הזמנות בהקשרי רכש וכו'. זה באופן כללי נכון לכל התוכניות. במטה המשרד יש 208 מיליון שקלים בערך, בהוצאות תפעול של מערכת בתי המשפט בתוכנית 085402 יש כ-150 מיליון שקל, בתוכנית מערכת הוצאה לפועל, המרכז לגביית קנסות, יש כ-65 מיליון שקלים. בבקשה, נציג משרד המשפטים, תסביר. שלום, אלה התקשרויות חוצות שנה. מדובר בפרויקטים ארוכי טווח, פרויקטים מחשוביים. התקשרויות שוטפות של נובמבר דצמבר, שלפי הוראת תכ"מ יש לשלמן בינואר הבניין הראשי, פרויקטים מחשוביים. זה בגדול. תודה. שאלה, בבקשה. 150 מיליון שקל מערכת המשפט - מה זה? שלום, אני מהנהלת בתי המשפט. תקציבאית. מדובר בפעילות שוטפת של הנהלת בתי המשפט. את במשרד המשפטים? אני מהנהלת בתי המשפט. סעיף 08 מורכב משלושה משרדים משרד המשפטים, הנהלת בתי המשפט ורשות האכיפה והגבייה. כולם תחת הסעיף - והתקציב

עבור פעילות שוטפת של המשרד, הוצאות שוטפות כמו חשמל,

איך יש לי עודף בהוצאות שוטפות של 150 מיליון שקל? ההתקשרויות הן שנתיות והתשלומים הם בדרך כלל עבור 10 חודשים שוטפים. כלומר נניח אם אנו מתחייבים על חשמל בהיקף של בערך 40 מיליון שקל בשנה, נוצר איזשהו עודף של כ-10 מיליון. אבל יש לך פה עודף של 150 מיליון מתוך כמה? 500 מיליון בערך. תשלומים של נובמבר דצמבר בדרך כלל אתה מתחייב עליהם ומשלם בפועל בשנה שאחרי. אין בעיה. זה יכול להיות בקצה של הקצה, נובמבר-דצמבר, זה 2 מ-12 וזה לא 30%. זה 25%. פה מדובר כמעט ב-30%. 500 מיליון, 150 מיליון זה 30%. קצת פחות אבל כן. חשוב שנבין שגם את זה יש לחלק לכמה חלקים כי יש הוצאה קבועה והוצאה משתנה, ואנו יכולים לדבר על ההוצאה המשתנה שאנו לא יודעים להגיש אותה קודם לכן היא מוגשת בעקבות וזה העודף שאמור להצטבר אצלכם. הוצאה משתנה זה עבור פרויקטי מחשוב שגם התחייבנו אליהם במהלך השנה ולא שילמנו על כל הפרויקטים. העודפים נוצרו משתי סיבות - אחת, יתרת ההתחייבויות של התפעול השוטף של נובמבר-דצמבר, ומלבד זאת יש לנו גם ההתקשרויות חוצות שנה של מערכת המחשוב בדברים האלה. איך זה מתחלק? ה-150 האלה. זה 100 מיליון בתפעול ועוד כ-30 מיליון במחשוב. חברים, קחו בחשבון שהתקציב אושר עכשיו לפני זמן קצר, כלומר יש פה בעיה עם העודפים בניגוד לשנה רגילה, שיש תקציב. היינו יכולים לשאול אותם, איך הגעתם לכמעט 30% עודף כשהיה תקציב בתחילת השנה.

יש לקחת זאת בחשבון. השאלות הן נכונות, אבל לא היה תקציב עד שאושר. זה 288 מיליון שקל עודף

לא, הוא אמר שזה מגיע משני אספקטים תפעול ורכישות שההשלמה בוצעה לאחר סיום השנה. לא, אני שואל על ה-208 מיליון שקל, על הסעיף הראשון. תוכלי להסביר? כי זה עובדים וכל מה שקשור בדברים האלה. זה תקציב קבוע. איך נוצר עודף כזה? גם פה משרד המשפטים יסביר אבל גם פה יש נובמבר-דצמברשל השוטפות. שנה קודמת כמה עודף היה שהייתם צריכים להעביר? שנה שעברה היה פחות או יותר גם כזה עודף. ראשית, אנו בונים את הבניין הראשי, יש לנו התחייבות מאוד גדולה אליו. כשעוברת שנה כמובן זה דבר אחד. דבר שני פרויקטי מחשוב. דבר שלישי הדברים השוטפים. מחשוב זה לא חד פעמי? אני מדבר בסעיף של ה-208 מיליון שקל. אתה כותב: תוכנית זו נועדה לתקציב של הנהלת המשרד הכוללת - אתה הסברת פה. לא מדבר פה על בינוי או על מחשוב. הסברת. למה יש לך עודף 208 מיליון כשאתה משלם את הכסף הזה קבוע? זה כולל ההתחייבות לבניין הראשי ולפרויקטים- - - בתוכנית מטה המשרד של 208 בשנה שעברה עברו 230 מיליון.

זה דברים שקורים בדרך כלל. זה לא שיש משהו חריג ב-208. בבקשה תענו על שאלות חברי הכנסת. לא לתת לנו נאומים גדולים. שאלו שאלה פשוטה הסעיף הזה, 208 מיליון שקל, העודף, שעליו מדובר, הוא לתקצב את הנהלת המשרד כולל עובדים ביחידות המטה. לא, אדוני היושב-ראש. זאת הבעיה שלנו עובד זאת הוצאה קבועה. היא נחזית מראש. כי אז זה כאילו מכשיר. אני מסביר את השאלה. השאלה הייתה ממוקדת איך קורה שיש עודף בנושא עובדים? הוצאה קבועה. לא מדובר בהוצאה בגין עובדים אלא מדובר בהוצאות תפעול חשמל,

ארנונה - שמיוחסת לעובדים כמובן. בתוכנית 085102, ייעוץ משפטי לממשלה, 21,267 שקלים יש סעיף בהמשך שכתוב: אבטחה. אשמח להבין על איזו אבטחה מדובר ליועצת המשפטית לממשלה. היועצת המשפטית לממשלה צריכה אבטחה? תשובה. זה הוצאות אבטחה רגילה. רוב העודפים שם בייעוץ ומשפטים בגין ייעוץ משפטי בחו"ל. הוצאות תפעול מאוד נמוכות שם. רוב ה-21 מדובר על ייעוץ בגין הוצאות משפטיות בחו"ל מטבע הדברים שהייעוץ המשפטי מתארך שם הרבה זמן וחייבים לפתוח הזמנה בהתקשרות. לא מצאנו אבטחה מיוחדת ליועצת המשפטית. בקשה 08001. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה הבקשה אושרה. לא שכנעו אותי בהסברים שלהם, משרד האוצר. פנייה 09001 פנייה 09001, משרד החוץ. בבקשה. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 22' לשנת התקציב 23' בסך של 106 מלש"ח ו-227 אלפי ₪,

תפעול מטה בארץ. מה זה המטה בארץ? מטה המשרד בארץ. הכוונה,

שזה כל המעטפת שנמצאת פה במשרד בארץ. התוכנית השנייה

שאלות, בבקשה. לאחרונה כל פעם זה לאחרונה במשרד החוץ עם סכסוכי העובדים שרוצים כל פעם עיצומים, לא הולכים לגמור את זה באיזשהו שלב? כל תקציב, כל שנה. אולי קחו אותם לחדר, תסגרו את הסיפור הזה. איפה הבעיה? המשרד מתנהל מול משרד האוצר במגעים. כמה שנים מתנהל מול משרד האוצר? נראה לי שהסכסוך נפתח ב-21'. עד היום יש סכסוך עם העובדים? אתם רציניים? המשמעות של זה שאנשים לא מקבלים דרכונים בקונסוליות. אין להם אפילו חומר הגלם. יש מישהו שיודע לענות לנו? כל עובדי המשק מסודרים, פתאום משרד החוץ שולחים אותם לחו"ל- - - אני לא רוצה לעכב את זה,

אני לא בורח מהעניין. מבקש שתביאו גם העברה בקרוב. לפני שנאשר את ההעברה תצטרכו לתת לנו פירוט מדויק. חבר הכנסת אזולאי צודק. אנו מדברים על שנתיים כבר, יש סכסוך עם העובדים.

רוצה שתגידו לנו על מה הסכסוך, איך הדרך לפתרון, מתי מתכוונים לפתור את זה. יש עובדים שעומדים מאחורי זה. כאן יגיעו ההעברות שלכם ונחיה רגיל לא בסדר. אם לא, אנחנו פה בוועדה נכריז על סכסוך עם האוצר. הכרזנו מזמן. בבקשה. לגבי קורס צוערים יש מיונים כל שנה, אתם מכירים את זה, מתורגלים בזה, ויש הוצאות של אבחון, מיון וגיוס צוערים. ב-8.1.22 פורסם שהייתה ירידה משמעותית בנרשמים, מ-4,000 ירד ל-1,150 במדיני ו-738 במינהלי. אם יש ירידה כה משמעותית וגם עושים את זה כל שנה, למה יש צורך בתוספת תקציב לטובת הסעיף הזה?

בבקשה. לגבי 09, בכל סעיף אני פוגש שכר ותפעול. שוב, למה שכר? לא קיבלתי הסבר. אמר לי - היה צורך אד הוק והעסקנו יותר אנשים. לכן נוצר צורך. שכר זה חלק מהוצאה קבועה. למה זה מופיע ומה החלק שלו? העודפים אינם בגין תשלומי שכר. בתוכנית יש גם תקציב שכר. העודפים הם בגין התקשרויות חוצי שנה. אתה אומר שהחלק הזה של התוכנית לא רלוונטי בעודפים.

אם הם לא משתמשים בזה לאותה תוכנית שרצה כל שנה, למה צריך את העודף שוב? למה אתם מקבלים אותו בחזרה אם אין צורך בו ולא השתמשתם בו?

עודף מחויב. כל שנה רואים את זה. לפעמים זה מתוכנית אחרת. גם בשכר אגב לפעמים נשאר עודף. בבקשה, תגיד. העודפים עבור פעילות שכבר נפתחה בגינה התחייבות, יש הסכם, לרוב זו פעילות שהחלה או באמצע שנה או חוצת שנה ולכן העודף עובר עם סכום שעדיין לא שולם לשנה הבאה. כמה אנו משלמים לכוחות האו"ם וכמה לכוחות השלום, ואיפה? אגב, הייתי בטוח שכוחות האו"ם זה כוחות השלום. הייתי בטוח שזה כוח אחד. כמה כסף אנו משלמים הסעיף הזה ואיפה? באיזה כוחות שלום אנו תומכים? אני חושב שזה הסעיף הבא. לא, זה אותה העברה כספית. 81 מיליון שקל. כמה מתוך 81 מיליון שקל הולך לאו"ם? יש לך פירוט? זה 24. העודפים לא נוגעים לתשלומים לאו"ם. התוכנית מאגדת בתוכה כל מיני תשלומים, חלקם תשלומים שיש בגינם עודפים, חלקם תשלומים שאין עודף בגינם כמו האו"ם. אז למה אתה רושם או"ם? התוכנית - כתוב האו"ם. זה סעיף אחד גדול. התוכנית כוללת כמה רבדים. שאלתי לידע כללי. אני רוצה לדעת לאיזה כוחות שלום אנו משלמים ולאו"ם. לא מעניין אותי מה אתה משלם ומה לא משלם. רשמת את האו"ם וכוחות השלום. אני רוצה להבין כמה אתה משלם לאו"ם ולכוחות השלום. שלום, אני מחטיבת תקציבים, משרד החוץ. בתיאור התוכנית יש האו"ם. אין עודפים מחויבים על האו"ם. הבנתי שאין עודפים.

שואל חבר הכנסת חמד עמאר, מה התקציב לאולם ולכוחות השלום. התקציב הוא כ-196 מיליון ₪. מי זה כוחות השלום? זה כוחות השלום שהעצרת הכללית של האו"ם מחליטה להכיר בהם. יש יוניפיל, יש רשימה. חמד, אתה מכיר את זה מהתקופה שהיית באוצר. אני מכיר את זה ואני רוצה לשמוע את זה. אני מחשיב חשיבות רבה לוועדת הכספים, וליושב-ראש ועדת הכספים, ולכן אני רוצה שיאמרו את זה כאן בוועדה ושגם חברי כנסת חדשים ישמעו את זה. בבקשה, חבר הכנסת סולומון. יש פה חברי כנסת חדשים שרוצים לדעת איך זה עובד. אני רואה פה עודפים ובתוכם אני רואה המון סעיפים שמתייחסים לאותו סעיף. גם בסעיף 01, גם בסעיף 02, יש פה שכר דירה מול כוחות האו"ם, יש פה תוכנית צוערים שאני מכיר היטב מול החזקת מבנים בחו"ל. אם אנו באים לאשר עודפים, אני רוצה לקבל פירוט מסודר על כל סעיף. מה שאתה מבקש זו בקשה לגיטימית ורצינית, חבר הכנסת סולומון. מהניסיון שלי, לא מדובר על העברות. כשיהיה מדובר על תוספות תקציב, יהיה מדובר על העברות. זה יהיה כנראה בקרוב. אלה עודפים מחויבים שהיו בעבר. אם אנו עכשיו מתחילים את הדיון על כל התקציב של מה שיש בתוכניות האלה תהיינה ישיבות ארוכות שבסופו של דבר גם לא ייתנו לנו משהו מיוחד, אלא אם כן מדובר בדבר חריג שאתה רואה שהוא אין סיבה שמביאים אותו ולא צריך לאשר את זה, אבל אם אנו מתחילים דיון על כל התקציב, יהיה דיון ארוך. אדוני היושב-ראש, אתן דוגמה קטנה. יש תשלומים עבור קורס הצוערים, הוצאות אבחון מיון בגין וגיוס צוערים. אני מגיע משם ומכיר. אני יודע שחלק מהפעולות לא בוצעו. לא היה. אני מכיר את זה. יודע את זה. זה נכנס למארג, וכשאני שואל אומרים: לא, זה כל הסעיף. בסוף אנו מבקרים. תשובה שוב על הצוערים. הוא אומר שחלק מהתוכנית לא התבצעה על מה אתם מבקשים עודף? יש שתי תוכניות בתקציב תוכנית מטה ארץ ותוכנית מטה חו"ל. קורס צוערים מתקיים פה במטה בארץ. העודפים המחויבים בתוכנית הראשונה 01 של הארץ, הם בגין כל ההוצאות פה במטה כולל קורס

ברובם אחזקה. זה רק מלמד שזה לא תוכנית צוערים. זה מעטפת תוכנית צוערים. בסוף זה כל מה שמסביב. נכון, היא שאלה את זה קודם וגם אתה שואל. יש במטה כל מיני ובהם קורס צוערים. זה לא רק מיון וגיוס ואבחון. יש קורס שהתנהל פתחו פה סדנאות וקורסם והכשרות. שלחו לחו"ל, והוא מתנהל על פני מספר חודשים. כל הדברים של סוף הקורס יש תשלום לספקים שחוצות שנה, מגיעות באיחור. מישהו שאל כאן כמה היה בשנה שעברה. אמרו שהיה פחות או יותר אותו דבר. אפשר ללמוד מזה שנובמבר-דצמבר זה הדלתא שיש לנו ואולי כל מיני דברים קטנים אבל אם זה חוזר על עצמו, נכון שיהיה פירוט. אני מבין שלא נחזור על לא אישור מלא אבל בסוף תפקידנו לפקח ולבקר את זה. לדעתי נכון שלפחות הסעיפים שמאגדים בתוכם כה הרבה נושאים כן יפורקו לתת סעיפים. לחלוטין אתה צודק. שאלה קטנה סעיף 3 למשרד החוץ, התוכנית השנייה. יש פה תשלומים לאגף- - - מבצע סיוע הומניטרי למדינות מתפתחות ושיתופי פעולה עם מדינות וכו' מה הסעיף למדינות מתפתחות? מה התקציב? והאם מוגדר לפני כן? יש קופה? הסעיף התקציבי מוגדר בחלוקת תקציב באישור תוכניות העבודה של המנכ"ל. בדרך כלל זה נע סביב 35, 40 מיליון ₪. בשנה שעברה היה הרבה יותר גבוה, גם הייתה תוספת תקציב כי משרד החוץ ניהל סיוע די מסיבי לאוקראינה בשיתוף משרד האוצר. היו שם חילוצים וכו'. בדרך כלל נע בין 35, 40 מיליון. אגף מש"ב פועל הרבה במדינות מתפתחות. הוא עושה לנו יחסי ציבור עצום בכל העולם, באפריקה, מביאים לפה משתלמים לכל מיני קורסים שבדרך כלל אותם משתלמים - היה נשיא שפתח פה שגרירות כי היה משתלם מש"ב פה בארץ, נהיים גם שגרירים של רצון טוב במדינות ההן וגם הרבה פעמים נהיים שרים, חברי כנסת, מנכ"לים. זה אנשים שמאתרים בנציגות. בדרך כלל זה אנשים שהם במעמד גבוה שהולכים להיות אחר כך- - - מי בעד 09001 ירים את ידו? מי נגד? מי נמנע? הצבעה הסעיף אושר. 10001 עוברים ל-10001. מטה לביטחון לאומי. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפי תקציב לשנת 23' על סך 10,376 אלפי שקלים. מטה לביטחון לאומי, עודפים, זה לא קשור לבן גביר.

זה המל"ל. זה על התקשרויות חוצות שנה כמו אבטחה, תקשורת.

מה זה חוזי תקשוב? חוזי תקשוב כמו תוכנות מחשוב שיש עליהן רכש חד פעמי.

מה זה תשלומים שוטפים? מה כוללים? נגיד אבטחה, ציוד משרדי אפילו זה יכול להיות. מי בעד אישור בקשה 10001 ירים את ידו? מי נגד? מי נמנע? הצבעה הבקשה אושרה. פנייה 12001 12001. גמלאות ופיצויים. הפנייה נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 22' לשנת התקציב 23' על סך 4,283 אלפי שקלים. מדובר בעודפים מחויבים לתוכנית התפעול של הסעיף, של מינהלת הגמלאות ונועדו לתקצב התקשרויות חוצות שנה, הפקת תשלומי גמלה לגמלאים, ביקורות של הדוח הכספי. שאלות. מי בעד אישור 12001 ירים את ידו? מי נגד? מי נמנע? הצבעה הבקשה אושרה. פנייה 18001 רשויות מקומיות. הפנייה נועדה להעביר סך של 370 מיליון שקל עבור רשויות מקומיות. העודפים נוצרו בעיקר בעקבות פרויקטי פיתוח שמוקצים לרשויות מקומיות. אלה פרויקטים רב שנתיים ולכן חלק מהתשלומים מגיעים בשנה העוקבת. צחי דוד כבר לא נמצא. אבל הוא חתום על הבקשה. כי כשהבקשה נשלחה הוא עדיין היה. קיבלנו את זה רק בימים האלה. הוא עזב רק לפני כמה ימים. אפשר לדעת לאיזה רשויות מקומיות זה מועבר? פרויקטי פיתוח של משרד הפנים ניתנים כמעט לכל הרשויות המקומיות למעט רשויות איתנות. יש גם פרויקטי פיתוח שניתנים לרשויות ספציפיות במסגרת החלטת ממשלה. זה יכול להיות החלטת ממשלה לקצרין או בית שמש אבל בהתאם להחלטות ממשלה פרטניות. זה לא החלטות של עכשיו.

אבל באופן כללי, תקציבי פיתוח ניתנים לרוב הרשויות המקומיות. אני מחריג את האיתנות והחזקות. כשתגיע העברה בנושא הזה של מענקים למועצות מקומיות ומועצות אזוריות, הדיון יהיה יותר ארוך, יותר ברור. יצטרכו להסביר אם אכן עושים שינויים בעניין. 18001, מי בעד ירים את ידו? מי נגד? מי נמנע? הצבעה הבקשה אושרה. פנייה 37001 37001, משרד התיירות. הבקשה התקציבית נועדה להעברת עודפי תקציב בסך 216,382 אלפי ₪

לשימוש בשנת 23'. יש פה מספר תוכניות תוכנית המינהלה עם 15,531 אלפי ₪, תוכנית הכשרת כוח אדם ושירותי תיירות בישראל 95,785 אלפי ש"ח, ותוכנית פעולות שיווק תיירות עם 105,066 אלפי ₪. היה התקצוב של מורי הדרך שהיו במצוקה מאוד גדולה בתקופת הקורונה. אני רואה שרק שליש מהתקציב נוצל. נשאלת השאלה, למה? למה לא נוצל כל התקציב למורי הדרך שהיו במצוקה אדירה? שלום, אני אחראי על תקציבים במשרד התיירות. מה מצב התיירות בארץ? משתפר, ברוך השם. לעומת 2019 אנחנו 10% פחות. אתה מחליף את קרן? כן. אני הייתי השרה. זו יוזמה שהתחילה בתקופתי. נושא מורי הדרך תוקצב בשתי פעימות הראשונה של 15 מיליון ₪ ושנייה של 10 מיליון ₪. הפעימה הראשונה של 10 מיליון ₪ מומשה במלואה, עוד בשנת 22', בקורונה. השנייה של 15 מיליון ₪ החלה באמצע שנת 2022. אנו כרגע בתהליך, והמימוש הוא חלקי. מתוך 15 מיליון ₪ פחות משליש נכון לעכשיו, כי יש קושי עם הפרויקט. ממה שאני מבין, חלק לא מבוטל ממורי הדרך פחות מעוניינים להיכנס לפרויקט, אלא הולכים להדריך קבוצות פרטיות, כי התיירות חזרה והדבר יותר משתלם. מדובר בעודפי קורונה כל מה שלא ימומש, לא ינוצל לצרכים אחרים של המשרד לצערי אלא חוזר לקופת האוצר. 37001. משרד התיירות. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה הבקשה אושרה. פנייה 39001 39001, משרד התקשורת.

הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 22' לשנת התקציב 23', בסך של 26,901 אלפי ₪ בשתי תוכניות אחת, פעילות המשרד ותוכנית מועצת הכבלים והלווין. מה עם רשות הדואר? זה לא נוגע להעברה הזו. אתה יודע משהו בעניין? מנהל רשות הדואר? מה שפורסם. יצא הליך שימוע משרד התקשורת הוציא. הוא מתנהל. בבקשה. לאיזה סוגי יועצים ובאיזה נושאים ומחלקות מדובר ולמה יש תמיכה שאני מברכת עליה - על השפה האמהרית אבל לא למשל ליוצאי ברית המועצות? אגב היה מיליון שקל ששם ולדימיר בכסף קואליציוני בפעם שעברה בשביל תרגום, אם איני טועה. יכול להיות שהוא שם אבל זה לא הגיע למשרד התקשורת. יכול להיות שהוא שם. לגבי התמיכה בשידורים בשפה האמהרית היא קבועה בחוק התקשורת. קבוע שם סכום התמיכה. לשאלתך, מדוע לא בהכרח הכול מנוצל כי בסוף התקצוב הוא לפי מה שקבוע בחוק והמימוש הוא לפי קצב הביצוע של הנתמכים. לשאלה הראשונה היועצים הם לעבודה שוטפת של המשרד. המשרד מתפקד כרגולטור של שוק התקשורת, תחום מאוד מקצועי, לכן נדרשים שם יועצים גם כלכליים, גם הנדסיים כדי לבצע את פעילות המשרד השוטפת. היא שואלת על שאר השפות. למשל צרפתית יהיה? שאלה לשר התקשורת. אולי משרד התקשורת יידע לענות. אני התקציבנית של משרד התקשורת. זו שאלה טובה, למה אין תמיכה בשפה רוסית או צרפתית. אני מניחה שאף אחד לא העלה את זה. אולי כדאי לבדוק את זה ולקבל תשובה לוועדה. אגב אם אפשר להוסיף, אם יהיה תרגום במרוקאית. חשוב לנו. אני בן העדה המרוקאית. יש הבדל גדול בין יוצאי שפות אחרות שנמצאים בארץ לבין השפה האמהרית. יש עוד שפות שצריכים כנראה. רוצים להוסיף. לא אמרנו נגדכם. אנחנו מברכים על זה. עכשיו הגשנו בקשה לגיאורגית. סימון מושאשווילי מש"ס הגיש את הבקשה הזו בהצעת חוק שלו. האם העודף הזה היה גם בשנים עברו? כן. כלומר תת ביצוע קיים כל שנה.

זה לא תת ביצוע אלא ביצוע לפי התקדמות פרויקטים בפועל. סביבה מורכבת. זה פרויקטים שמתמשכים על פני כמה שנים ולכן הכספים עוברים משנה לשנה כי מדובר בסוגיות מורכבות שהביצוע של הפרויקט מתפרש על כמה שנים. אז התקציב באותו סעיף משנה לשנה. כן. 39001. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה הבקשה אושרה. פנייה 52001 52001. המשטרה ובתי הסוהר. מבקש לומר לפני זה פנתה אלי הגב' רחלי פיסאם, היא אשה חרדית מבני ברק, אם ל-11 ילדים, סבתא ל-18 נכדים, מונתה לראש משאבי אנוש במערך הכבאות וההצלה, ועלתה לדרגת טפסר, באזור של בני ברק. האי כותבת לי שהם נמצאים בסכנה ממשית, כי אין תקציב ואין כסף בנושא מערך הכבאות, ואם חלילה קורה משהו, הבעיה היא גדולה. הבטחתי לה שאגיד כאן בוועדה. לא יודע מה אני יכול לעזור לה בהעברה הזו אבל הזעקה שלה היא אמיתית, שכל אזור בני ברק אם חלילה יש משהו, אותו דבר בכל הארץ. זה מצב בלתי נסבל. לצערנו לא נותנים מספיק את הדגש על הכבאות. זה הפך להיות בעיה. בבקשה. הפייה נועדה להעברת עודפים בסך של 19 מיליון ו-213,000 בחלוקה של בשירות בתי הסוהר 18 מיליון ו-635,000 לטובת בינוי והרחבת אגפים של בתי הסוהר, במשטרת ישראל, 578,000, שזה לבינוי והרחבה של תחנות משטרה במגזר הערבי. שאלות. בהתחשב בכך שהפשיעה בחברה הערבית בהשתוללות מטורפת, והמספרים הולכים וגדלים מיום ליום, למה אנחנו מעבירים את זה לתוכניות של שדרוג טכנולוגיות ומערכות מחשוב ולא מנצלים את זה כדי לטפל בבעיה המהותית שהשר לביטחון לאומי פיתות,

מקלחות ושות' אחראי עליהם? אומר באופן כללי שמדובר בסעיף של פיתוח של המשטרה על בתי הסוהר, גם אין פה כבאות בכלל זה לא התקציב השוטף, בהמשך למה שאמר היושב-ראש. מדובר על עודפים על פרויקטים שיצאו לדרך ויש התחייבויות. לא מדובר על התקציב השוטף של המשטרה בטיפול בפשיעה וכו' אלא רק בנושאים של בינוי ופיתוח טכנולוגי. מה זה יצאו לדרך? אם חתמתם על תוכניות וחוזים - אני מניחה שהעברתם את הכספים אז איך אנו בעודפים בעניין? כי בונים בתי סוהר,

בשנת 21', פה מדובר על החלטת ממשלה 852 שבה הוחלט לבנות תחנות משטרה במגזר הערבי. יצרו לבינוי בשנת 21' ויש לזה תשלום. בינוי לוקח זמן לכן הדבר עכשיו זה עודפים שעוברים. זה תשלום לאותו בינוי שיצא בשנת 21'. תודה. 52001. מי בעד אישור? מי נגד? מי נמנע? הצבעה הבקשה אושרה. פנייה 78001 78001. תיירות. אני רוצה לומר לחברים זו ההעברה האחרונה שנאשר היום, אם נאשר. יש פה חברים חדשים. יש עוד הרבה פניות שאנו לא דנים בהן, כי קבענו בתקופה שלי בקדנציה קודמת, שצריך הסבר לפני שזה מגיע לכאן לדיון, ופירוט של הדברים. אנו מביאים רק לאחר שיש ההסבר שהמשרדים נותנים לנו לנושא. לכן יש פה העברות שאנו לא מביאים היום לדיון כי עדיין אין הסברים מספקים שיכולים להמשיך. לכן זו ההעברה האחרונה להיום. בבקשה. הבקשה התקציבית- - - למה זה לא יחד? אתחיל מההסבר הזה. בתיירות יש שני סעיפים. יש סעיף פיתוח ויש סעיף שוטף. זה סעיף הפיתוח. יש פה 67,500 אלפי ₪, עודפים כחלק מתוכנית הסיוע של הקורונה, שחויבו בסוף שנת 22' ומועברים כעת ל-23' לטובת ביצוע. למה זה? זה לטובת פיתוח תשתיות תיירות בגליל ובגולן. קורונה מאיפה אתה לוקח את התקציב הזה,

זה עודפים משנה שעברה לטובת פיתוח תשתיות תיירות בגליל ובגולן בהתאם להחלטת הממשלה. זה עודף מחויב. 78001. מי בעד אישור הפנייה? מי נגד? מי נמנע? הצבעה הבקשה אושרה. את ההעברות הנוספות שקיימות, אנו מחכים לתשובות המשרדים. כשיגיע, נביא גם לדיון. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:30.